רק סעיף 86 (חוק הגנת הצומח) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. זה המשך דיון, בסדר? בעיקרון, בחוק הגנת הצומח התקיים בזמנו דיון, עוד לפני חוק ההסדרים ביקשנו מהאוצר והחקלאות להגיע להבנות, הגיעו להבנות ברוב, אפשר להגיד בכל הנושאים. קיימנו דיון אחד, היו פה כמה תיקונים שהוועדה עשתה לאחר מכן קיבלנו מכתב ממנכ"ל משרד החקלאות שישנן השגות על ההחלטות שלנו, בסופו של דבר שלחתי אותם לייעוץ המשפטי שלנו, הם הגיעו להסכמות ונשאר נושא אחד שאני אמרתי לו שאין לי בעיה, והוא טען, המנכ"ל, על המילה צוות מומחים שזה בעייתי לקשור את הכל, זה מדובר במומחים, אולי אין מומחים אולי יש רק אחד, והמילה צוות היא בעייתית, שינינו את זה למומחים. עכשיו, יש נושא אחד או שניים שאני כן רוצה לדבר עליהם. קודם כל, בנושא של צוות המומחים אין מועד שאתם חייבים לסיים את ההתייעצות הזאת,

מה, אתם יכולים לדבר איתם שנה עם הצוות? זה מפריע לי, זה דבר אחד. ודבר שני, אני שאלתי במקרה את היועצת המשפטית שלכם היא הסבירה לי, מי תוקע כף לידי שאתם, כי מה אנחנו רוצים פה? אנחנו רוצים כמו בחוץ לארץ שיהיו פירות וירקות כל השנה, לאו דווקא בפירות העונה, שהמחיר מגיע ל-50 שקלים, או ל-40 שקלים, אנחנו רוצים שבאופן קבוע יהיו.

צריכים לדאוג לייבוא באופן כזה שאם יש אפרסקים הם יהיו כל העונה. אני רוצה להבין, מבחינת המשרד, אתם תדאגו לזה כפוף להגנת הצומח? או תשקלו שיקולים שהם אחרים? כמו לחץ כזה או אחר. א' תודה רבה על הדיון יושב הראש. אנחנו ניתן לשלומית ציוני שהיא מנהלת את ההגנ"צ להתייחס לנושא הזה.

שלומית ציוני. לא היו שיקולים זרים ואף פעם גם לא היו שיקולים זרים בתהליכים שאנחנו עוסקים בהם. בהתאם למודל שקבענו ביחד עם משרד האוצר לפני ליל התקציב, קבענו איזשהו מתווה שעל פיו אנחנו קובעים, בתהליך של מיפוי עולמי, אנחנו קובעים סדר עדיפות. אנחנו כבר, כמו שתיארתי בישיבה הקודמת שהייתה לנו, נמצאים בפיילוט שאנחנו עוסקים בפתיחת ייבוא של 11 מוצרים. פתחנו אותם, זה אומר שפתחתנו אותם למגוון של מדינות מקור וזה אומר שאנחנו נמצאים ב-54 תהליכים כבר עכשיו. אם אתה עושה את המטריצה בין מדינות המקור לבין המוצרים שאנחנו עוסקים בהם. וזה עוד לפני שנחקק החוק ולפני שמישהו חשב שאנחנו חייבים לבצע את התהליך הזה, אנחנו עשינו את זה בצורה יזומה, בהתאם למיפוי הסיכונים. זאת אומרת אנחנו נראה את הפירות והירקות ברוב השנה? כן, בהתאם למקורות הייבוא, אתה יודע. אם זה בחצי הכדור הדרומי אז זה יהיה כמובן בעונה הפוכה ואז תוכל לראות ענבים גם בקיץ וגם בחורף.

זאת אומרת שאתם תדאגו ליבוא שגם לא בעונות שאנחנו מייצרים בחקלאות. כדי שיהיה רצף של מוצרים. נכון, בהתאם לסיכונים שאנחנו נגדיר. אני רוצה שבעוד שנה וחצי, קבענו את זה נכון? נעשה ישיבת דיווח לראות מה קורה. חצי שנה הם צריכים לבצע, אז שנה אחרי, בוא נגיד עוד שנה. צביקה כהן, אני סמנכ"ל במשרד החקלאות, רציתי להגיד שאנחנו, הגנת הצומח יאפשרו ייבוא. נאפשר ייבוא אבל בסוף אם מישהו לא רוצה להביא או כן רוצה להביא או לא יתאים לו המחירים. הכוונה לאפשר, ברור. לא יביא לא יביא. לא התכוונו שאתם תייבאו. תודה. דרך אגב, אני גם אומר שרק שנדע נכון להיום, רוב הירקות בכלל פתוחים ליבוא, זאת אומרת תיקחו את זה בחשבון. בסדר אין בעיה, אני רק שאלתי. בסדר, אז בואו נתחיל. את יכולה להסביר לנו את השינויים שעשיתם מול משרד החקלאות מהישיבה האחרונה?

בעיקרון כל מה שאתם רואים פה בעקוב אחרי שינויים זה כתוצאה מהחלטות הוועדה. אני אעבור עליהם בקצרה. אנחנו מסתכלים למעשה על סעיף 86 לחוק שמחולק לסעיף 1 וסעיף 2. אז אני עוברת לסעיף 2 בתוכו יש את סעיף 2 י"ז שמוסף אחרי 2 ט"'ז. בסעיף קטן פסקה ג' הוספנו. חוק הגנת הצומח תיקון חוק הגנת הצומח 86. (2) אחרי סעיף 2טז יבוא: "הוראות לעניין ייבוא של פירות וירקות טריים 2יז. (1)

כמוצר בסיכון פיטוסניטרי גבוה במיוחד תתקבל משיקולים של הגנת הצומח בלבד.

הגנת הצומח לרבות - - - אז לא עניתם לי, כמה זמן זה היה לוקח התייעצות כזאת? אני יכולה להסביר רגע? דפנה טיש פינגבוים מהלשכה המשפטית. סד הזמנים של ההתייעצות לא נדרש פה כי בסך הכל מדובר על מגבלה שחלה על הגנת הצומח. אם הגנת הצומח רוצים לפי סעיף ג' להפוך ולהפוך מוצר שהיה אפשרי לייבוא, למוצר שצריך להגביל אותו באיזשהו סד זמנים, אז אנחנו פונים למומחים ועושים את המגבלה הזאת על אפשרות היבוא רק אחרי התייעצות, לכן הצורך להגביל אותנו בסד זמנים לא נדרש פה כי זה משהו שאם הגנת הצומח רואים סיכון אפשרי, הם יעשו את זה מהר ככל האפשר כדי למנוע את הסכנה מהיבוא, ולכן זה לא סעיף שהוא עם הפנים - - - הבנתי. זה פתוח עד שלא סוגרים. זה יכול להיות פתוח עד שלא סוגרים וההחלטה על סגירה היא משהו שהיחידה - - - בסדר ענית, אין בעיה. אני רוצה רק לחדד, היבואן שרוצה שיאשרו לו, יש דבר כזה נכון?

פה בעצם מה שאתה מבקש זה לעשות משהו הפוך. פה האינטרס הוא לא האינטרס של היבואן, הוא האינטרס שלנו בעצם, של הגנת הצומח. זה בסעיף הספציפי? האינטרס של המזיקים.

אם יש מזיקים אז היא פועלת בשביל לסגור. אגב, האינטרס הזה צריך להיות לך יותר חשוב מהאינטרס של היבואן.

כמחוקק כאן, רוצה לשמור על המדינה, אתה לא רוצה שיהיו לך כאן נגעים. לי כן, אבל בן ברק אתה מכיר את הבן אדם הזה? אתם צריכים ללחוץ בכיוון הזה בדיוק, לא בכיוון של היבואן. כן, תמשיכי. אז אני אמשיך, אני רק אסיים. לרבות בתחומי מזיקים וגורמי מחלה לצומח, והכל בהקשר לסיכון הפיטוסניטרי הנדון. בהמשך להחלטה של הוועדה, בסעיף ה' פסקה ה' באמת אם הוגשה בקשה, פניה לקבלת מידע מהשירות להגנת הצומח, בין באופן יזום ובין לפי בקשה, הוגשה בקשה, כאמור יינתן למגיש הגשה מענה בתוך זמן סביר כדי לקצוב פה באמת את הזמנים למתן המענה. ב-ז'. (ז) תנאים כאמור בפסקת משנה (ו) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, (ח) לאחר הפרסום כאמור בפסקת משנה (ז), יאפשר בעל סמכות הרישוי באופן מיידי את הליכי הרישוי של ייבוא פירות וירקות ולבסוף,

החלטה של הוועדה, אני קופצת ל-3.

יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אמנת השירות והנוהל הפנימי יפורסמו לראשונה באתר האינטרנט כאמור לא יאוחר מיום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023)." טוב , עכשיו יש לנו את ההסתייגויות, בסדר? יש לנו הסתייגויות לפני סעיף 86 1, לסעיף 86 1 ו-2. אוקיי. יש פה מישהו מרע"מ?

אוקיי אז אנחנו נצביע על ההסתייגויות האלה. נלך לפי סעיפים. מי בעד הסתייגויות של רע"מ ותע"ל לפני הסעיף? לפני סעיף 86. סעיף 86. מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 6 נמנעים, 2 לא אושר ההסתייגויות לא עברו.

בוא נראה איפה יש רע"מ תע"ל עוד? סעיף 86 2, הסתייגויות של רע"מ ושל חד"ש-תע"ל, בואו נתחיל ברע"מ. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר אותה תוצאה, לא עבר. עכשיו הסתייגויות של חד"ש תע"ל. יש פה מישהו מחד"ש תע"ל?

אז מי בעד ההסתייגויות של חד"ש תע"ל? זה סעיף 86 2. הצבעה לא אושר אותה תוצאה, לא עבר. יש לנו אחרי 86 חד"ש תע"ל. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש תע"ל אחרי סעיף 86. מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר אותה תוצאה, לא עברו. עכשיו נעבור להסתייגויות של ישראל ביתנו. ישראל ביתנו גם לא פה.

בואו נדבר על ישראל ביתנו, הוא לא נמצא, הוא דיבר איתי. מי בעד ההסתייגויות של ישראל ביתנו לסעיף 86 1? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר אותה תוצאה. מי בעד הסתייגויות ישראל ביתנו סעיף 86 2? מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

עכשיו עברנו, מי רוצה ראשון? יש עתיד או המחנה הממלכתי? הם גבוהים בסקרים, תן לו ראשון. ניתן לו ראשון. רגע אבל כשהיינו ביחד אתה היית לפניי. כמה זמן אתה צריך? אתה תתייחס לכל הסעיפים בבת אחת, בסדר? שלא תצטרך לדבר חמש פעמים.

אני באופן עקרוני אני חושב שהמדיניות שנוקט המשרד, בוודאי המשרד ה - - - להגנת הצומח במשך השנים הייתה ראויה. היה בהחלט מקום לחדד כמה נושאים כדי שבעיקר ייפסקו הלשונות הרעות שלטעמי השמיצו את המשרד, את האגף, על כך שנעשה שימוש לא ראוי, ומדובר באנשי מקצוע, שכמו שנאמר, שמבקשים להגן על מדינת ישראל ממזיקים שיכולים לעבור מגידול לגידול, ועושים את מלאכתם. אנחנו לא תמיד אוהבים את השוטרים שעוצרים אותנו בדרך ובודקים אותנו, את ילדינו, עם הינשופים, אבל זאת המשימה, אנחנו עושים לנו, ממנים לנו פקחים ושוטרים כדי שהארץ, המדינה שלנו תתנהל כמו שצריך. בסך הכל אנחנו תומכים באיזון או בחוק המאוזן כפי שהגענו. אני שמח, שבע רצון מכך שלא נשקיע היום, אני מאמין שחלק מחברי הכנסת שהתבטאו בפעם הקודמת לא נמצאים כאן, אז אנחנו נאשר, אני מקווה, את החוק או את התיקון. יחד עם זה, מצות אופוזיציה מלומדה, יש מספר הצעות שמחדדות, לא טעויות אלא חידודי סופר, יש לנו פה 11 הסעיפים הראשונים הם כאלו, אני אולי רק אתעכב בארבע נקודות. הסתייגות מספר 12 שלנו בסיף 86 2 מדבר על העדכון שיעבור לוועדת הכלכלה, אנחנו מבקשים שיועבר עדכון גם לוועדת הכלכלה של הכנסת. ובנושא של 3, אמנת השירות, שלוש נקודות, הסתייגות 13 מבקשת לתת זמן, אז במקום בפועל כמה חודשים, לתת שנה ואני בטוח שאם לא יהיה צורך, אז ידווחו יותר מוקדם. וגם לכך להביא דיווח לוועדת הכלכלה. ההסתייגות האחרונה, 15, מבקשת שאם כבר מעדכנים אז לעדכן כיצד האגף פועל לפעולות אכיפה כנגד הברחות של תוצרת חקלאית לישראל? ולא רק בהקשר לתיקון המהותי של החוק הזה. עד כאן. אוקיי. מה רצית דיווח לוועדת הכלכלה? יש בשני נקודות, ב-86 2 סעיף 2 י"ז ג', פה אמרנו שהחלטה של בעל סמכות וכו', יש פה תיקון משיקולים של הגנת הצומח בלבד. הכנסנו דיווח בדוח השנתי לא? ההצעה היא שיועבר על כך עדכון לוועדת הכלכלה של הכנסת. הכנסנו את זה פה בכלל? תראה, הנושא של הברחת תוצרת חקלאית אין לה שום קשר לחוק הגנת הצומח, כי זה מדובר על יבוא. אתה מדבר על נושאים שקשורים לפיצוח אולי? לא, דיווח לוועדת הכלכלה. כתבנו בחוק משהו על זה? לא. אבל זה לא קשור - - - בוא אני אגיד לך, הם נותנים דיווח לוועדה מהמשרד. מה שמבקשים מכם, שלפחות בדיווח בשנתיים הראשונות תתנו דיווח על החוק הזה. בכל מקרה, קבענו ישיבה בעוד שנה ומשהו ונראה איך זה מתבצע.

מה עוד רצית דיווח על ועדת הכלכלה? באותו דיווח אנחנו נשמע את התיקון.

למה אתה כל כך רציני מההערות שלי? בסדר. אז אנחנו נדון, המחנה הממלכתי סעיף 86 2. 1 יש להם גם? יש גם 3. אוקיי, סעיף 86. מה זה באישור ועדת הכלכלה? אתה מדבר על האמנה הזאת?

יכלנו לעשות את זה, פשוט הלכנו לקראת המשרד, שהם יעשו, לא רצינו להיכנס לפרטים המקצועיים. אנחנו נזמן אותם פעם בשנה ונשמע מה קורה במשרד, בין היתר נשמע גם על - - - גם הנושא של - - - ואמנה זה גם הרבה מקצועי,

הם שכנעו אותנו שהמון מקצועי אז מה יש לנו להיכנס לזה? אז ויתרנו להם על זה. בסדר? בדרך כלל רק שתדע שאין חוק כמעט שזה מנוסח בצורה הזאת. זאת אומרת שזה מה שהסבירו לי פה אלה שהם מנוסים והיועץ המשפטי. בדרך כלל נוהל, רוב הנוהל בתוך החוק ולא עושים את זה בדרך כלל.

פה ממש האוצר שלחץ אותם לקיר, ודברים שלא נעשים בחוק, הם נעשו בחוק, אז יותר מזה, אם זה כבר מאושר בחוק מה אני צריך לכנס את זה כוועדת כלכלה? אני יהודי אני לא אהיה יותר קתולי מהאפיפיור.

אז אתה יורד מסעיף 86 1?

או שאתה רוצה להצביע? בוא נצביע. להצביע, בסדר. אז מי בעד הסתייגות המחנה הממלכתי בסעיף 86

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 6 לא אושר ההסתייגות לא עברה. אותו דבר לסעיף 86 2. מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי בסעיף 86 2? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר אותה תוצאה, ההסתייגויות לא עברו. עכשיו אנחנו עוברים ליש עתיד. אתם רוצים שניכם לנמק או רק אחד? הרכבי את רוצה גם לנמק? אני אנמק. אפשר כל אחד יש זמן, אין לי בעיה. קודם כל אני רוצה לציין לטובה את ההסכמות שהגיעו בנושא הזה, זה נושא שהטריד אותנו מאוד מאוד בממשלה הקודמת והיו על זה הרבה מאוד ריבים ודם רע. אני חושב שאדוני יושב הראש, מגיע לך. ועל זה גם צריך להחמיא לכם, שלמרות שהייתם בקואליציה, נלחמתם חזק, וכל הכבוד. אנחנו אוהבים מחמאות. עכשיו אתם מקבלים את החוק הזה כפי שהוא? אני חושב שהחוק הזה הוא חוק בסדר גמור שנותן מענה טוב, וצריך להגיד מילה טובה גם לצוותים המקצועיים של משרד החקלאות וגם לך אדוני יושב הראש על הניהול של העסק הזה, ואנחנו אפילו נצביע בעדו כשאתה תעלה אותו כאן. על ההסתייגויות אני מבקש להעלות את כולם כבלוק אחד, ונצביע עליהם עכשיו כבלוק אחד. נצביע על ההסתייגויות? לא, נצביע לפי הכללים. סעיף 86 1 אין להם הסתייגויות?

יש. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד לסעיף 86 1? מי נגד?

הצבעה בעד,

0 לא אושר ההסתייגויות לא עברו. סעיף 86 2, הסתייגויות יש עתיד 86 2, מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד,

7 נמנעים,

ההסתייגויות לא עברו. אוקיי עכשיו אנחנו נעבור להצבעה על החוק. סעיף אחד יש?

יש? הסעיף בחוק ההסדרים מה שנקרא, הוא תיקון חוק הגנת הצומח סעיף 86, הוא מחולק לסעיף 1 וסעיף 2. אז בוא נצביע לפי החלוקה. פסקאות. סעיף 86. מי בעד סעיף 86 1 להצעת החוק לפי הנוסח של הוועדה? הצבעה אושר פה אחד. מי בעד סעיף 86 2 לפי נוסח החוק כפי שראיתם אותו? הצבעה אושר פה אחד. זהו. תודה רבה לח"כים ותודה רבה לאנשי המקצוע. רגע רגע טעות, סעיף 86 3 מי בעד?